ברוכים הבאים,

1. אני חושב שזו פעם שנייה שאנחנו מתכנסים לדיון בעניין

כבר היה לנו פעם דיון בעניין הסכרת? יש לנו שדולה לאורח חיים בריא ועשינו פעם דיון על הסכרת בוועדה שלנו. הייתם פה פעם? לא, לא בכנסת הזו.

אז כנראה שזה היה בוועדה אחרת שישבתי